בוקר טוב לכולם.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 לאחר דיונים שהיו כאן אנחנו נלך להצבעות. מאחר שאנחנו נותנים תמיד בטח בפתיחת שבוע, ובדרך כלל בפתיחת כל ישיבה לחברי הכנסת לומר את שלהם, נעשה את זה בדקה לכל אחד. אדוני, אפשר הערה פרוצדורלית? פרוצדורלית זה חובה. מי שלא מדבר, שיעטה מסכה. זה מתחיל להיות לא נעים המקום הזה. אני מצטרף. אם אפשר להרחיב, שהעוזרים מאחור יתרווחו קצת, כי נראה לי קצת צמוד איך

פה אנחנו עובדים לפי התקנות. יש מי שצריך להיות אחראי על העניין. חוסו על חיי. אל תטילו עליי מטלות נוספות,

יש סדרנית, היא תעשה סדר.

נתחיל באלי אבידר. בבקשה. תודה רבה, אדוני, אתמול היה יום קשה לדמוקרטיה. ראיתי שהממשלה מקדמת חוק שיצמצם את פיקוח הכנסת על מגבלות הקורונה. כנראה שהדיונים שאנחנו מבצעים כאן, גם בדברים הקטנים, שלא להעלות את הקנס מ-200 ל-500 שקל, מאוד מטרידים את ראש הממשלה. אני רוצה להגיד פה דבר אחד. צפיתי גם בחבר הכנסת גפני, אני מכיר אותו יומיים וחצי בפוליטיקה. ראיתי כמה הוא עצבני, ראיתי שהכריחו אותו להכריח אותך לשנות את דעתך. אני מכיר את גפני שהוא תמיד שם את הקו האדום, והוא אמר: הקו האדום, מי שיפסיק את לימוד התורה, אנחנו לא נהיה בממשלה הזאת. למי שלא מבין את גפני, זה גפני מאוד עצבני, שראש הממשלה פשוט הכריח אותו לשנות את דעתו. ואני רוצה להגיד כאן דבר אחד: אי-אפשר לעצור את הכנסת. לא יעזור, לא לנתניהו ולא למאיר בן שבת ולא ל-800 כמוהם. אי-אפשר יהיה לעצור את הכנסת. אנחנו נקיים פה דיונים. אנחנו נגיד את מה שיש לנו. בחרו בנו אנשים. אי-אפשר פה לבטל את הדמוקרטיה.

אנחנו לא ניתן. תודה רבה, אדוני. זה אתם אלה שרוצים להרוס את הדמוקרטיה.

תודה רבה. אין התפרצויות פה. פה מי שרוצה להגיד, יגיד את מה שהוא רוצה. מי שביקש כרגע זה מיכאל מלכיאלי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה את עזרתך למען הרבה אזרחים שפנו אליי אתמול. אתה מדבר על הצעת החוק שלך שתעלה תיכף?

זה כלל ישראל, זה קשור אליי. למען תושבים רבים, שקיבלו סמ"ס מהשב"כ, שהם צריכים להיות בבידוד - - זה חוק תיקון השב"כ - - - - - אנשים שהיו בבידוד באותו זמן, או לא היו במקום שמדובר, והם מחפשים כבר שעות רבות את משרד הבריאות או מישהו מטעמם,

ואין מענה. זה מתנתק אחרי שעתיים, שלוש וארבע, ואין עם מי לדבר. אני יכול להגיד לך שהלשכה שלי, בטח גם שלך ושל אחרים מוצפת בפניות כאלה. אדם היה בעירייה, ומודיעים לו שהוא בכלל היה בצפון העיר. אין לו עם מי לדבר. הוא לא רוצה לצפצף על החוק. אומרים לו, הוא עושה, הוא ילד טוב. השאלה מה עושים. משרד הבריאות לא עונה בטלפון.

תודה רבה. יואב סגלוביץ'. אנחנו עוסקים פה בחוקים, וחלק מהחוקים שאנחנו עוסקים בהם לא היו צריכים לבוא לעולם אם הממשלה הייתה מתפקדת. אני אומר את הדברים האלה, כי הדברים שעכשיו הממשלה רוצה לעשות, כמו את אותם 300 חיילים שמתווספים לבדוק שרשראות אפידמיולוגיות, היה צריך לעשות במארס. זה לא סוד, זה כתוב עלי ספר, זה כתוב במסקנות. מינו תת-אלוף לעשות את העבודה הזאת, הוא הגיש תוכנית. בסוף פה מדברים על חוקה וכולם מאיימים עלינו עם הקורונה. ואני אומר לך, מה שמפחיד אותי יותר מהקורונה, זה חוסר התפקוד של הממשלה, חוסר תפקוד טוטלי. כשאני דיברתי על חוק השב"כ ועל הנזקים שהוא יגרום, כי זה לא הגיוני מקצועית לעשות מה שהם עושים, ואני מבין דבר אחד או שניים, אמרו לי "אתה לא מבין". מאות ואלפי אנשים שמתקשרים, וגם אין להם מענה במשרד הבריאות, זה משהו מטורף לחלוטין. אנחנו מדינה בהפרעה. מדינה מצוינת עם מנהיגות מופרעת, לא אחראית, בלתי מקצועית. פשוט שערורייה. את ועדת החקירה צריך להקים מחר בבוקר, לא על מנת להסיק מסקנות, אלא לקחת את השרביט מהאנשים המסוכנים האלה שלא יודעים לנהל את המשבר הזה. פשוט לא יודעים, עושים הפוך לכל המסקנות שהם מקבלים.

אוסאמה סעדי. סבאח אל חיר. בוקר טוב. סבאח אל חיר. רציתי לדבר על איכוני השב"כ. מה שהזהרנו ממנו כולנו, גם חלק מהקואליציה, זה מתרחש אל מול עינינו, ואף אחד לא אומר: בואו ננסה לתקן. ביום שישי בערב הייתי אצל אנשים, שיש להם מרכז רפואי, אדוני היושב-ראש, ופתאום כולם מתחילים לקבל הודעות סמ"ס להיכנס לבידוד. מתברר שזה בכלל מרכז רפואי. השביתו מרכז רפואי בגלל שאחד מהחולים שבא לקבל טיפול הוא נדבק קורונה. כמובן במרכז רפואי כל הרופאים וכל הפקידים שיתקו את המרכז הרפואי שישי-שבת, כי בשישי שבת אי-אפשר ליצור קשר עם משרד הבריאות. מדובר על עשרות אלפים שקיבלו, אף אחד לא יודע למה. חלקם הגדול בכלל אומרים שהם לא יודעים למה. אם ככה השב"כ עובד, אני לא יודע מה להגיד. זה לא השב"כ, אל תאשים את השב"כ. תודה רבה. קארין אלהרר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני אומר את מה שאני אומרת כבר הרבה זמן: הממשלה הזאת מתנהלת בכאוס, כאוס מוחלט. ראו את זה אתמול. ראש הממשלה אמר מה שהוא מאמין בו אגב כבר די הרבה זמן: הניג'וס הזה של הדמוקרטיה, של הכנסת, שמתעקשת לעשות את עבודתה, לא נראה לו. הוא אומר: מה, הכנסת הזאת.

מצאנו אשם חדש. מי באמת אשם בכל משבר הקורונה? הכנסת, לא הניהול הכושל של הממשלה הזאת. אני אגיד עוד משהו שלא שמנו לב אליו, בגלל ההידבקות כאן בכנסת אין ועדת חוץ וביטחון. כשאין ועדת חוץ וביטחון אין פיקוח על חוק האיכונים. כל יום אנחנו מקבלים פניות כאלה. כל יום, מיום חמישי, של אנשים שלא היו אפילו בקרבה, והם צריכים להתמודד עם ההודעות שהם מקבלים, ואין קול ואין עונה. מה עושה הממשלה? מתעקשת על ה-500 שקל קנס, כי זה מה שיביא לפתרון... לא הסברה, לא הבהרה של הדרישות. זה מה שיביא מזור. אני אומר לך, אדוני: אני שמעתי שאתה נתון בלחצים איומים להעביר את חוק הקורונה הכללי. אני אתייחס לזה תיכף. ואני אומר לך: אדוני, הכנסת לא יכולה להיות חותמת גומי של הממשלה. לא יקרה. אדוני, אני מפצירה בך להיות המגן של הדמוקרטיה. אני לא אומרת את זה כמליצה. אי-אפשר שהממשלה, שפשוט יורה לכל הכיוונים, במקום לנהל את המשבר בצורה מסודרת, תבוא לכנסת עם כל מיני הצעות מופרעות ותגיד: תעבירו את זה as is ובתקופה קצרה. שמעתי שהקציבו לך יומיים. כבר עבר חצי יום. לא יקום ולא יהיה.

לא, לא. אני אתייחס לזה. תודה רבה. עוד מישהו? מיכל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רק רוצה לחזור על הצורך, במקביל לכל מה שאנחנו עושים בגלל האילוצים הבריאותיים ולשמור על בריאות הציבור, לשפר את ההנגשה של המידע לכלל הציבור. ביקרתי בערד ביום חמישי, וסגן ראש העיר, הם חילקו בערד מסכות לכל בית עם הסבר בכל השפות על ההכרח לעטות מסכות ולשמור על ריחוק חברתי לפני כניסה לתוקף של קנסות או העלאת הקנסות. אני חושבת שיש בזה שיעור מאוד מאוד חשוב. חייבים קודם כול להנגיש לציבור את המידע בכל השפות, בצורה הטובה ביותר ולשמור על שקיפות, כיוון שבסוף בסוף כל האירוע המתמשך הזה תלוי באמון הציבור בנו.

אני רוצה לומר כמה מילים ברשותכם. קודם כול, הזכיר את זה קודם חבר הכנסת אלי אבידר, לגבי הנושא של הישיבות, ואני רוצה לומר לכם את דעתי, כפי שגם אמרתי אותה אתמול לראשי המל"ל לא פעם ולא פעמיים, ואני אומר אותה גם כאן. רוב הישיבות פועלות במסגרת של קפסולות, במסגרת מסודרת וטובה. מדובר בעשרות אלפי בחורי ישיבות שנמצאים בישיבות ואחוז ההדבקה שם כרגע הוא פחות מ-0.1%. יש מקומות שבהם לצערי הרב לא שמרו, כמו שיש הפרות גם במקומות אחרים. אנחנו אומרים שאם תהיה החלטה לסגור את עולם הישיבות, זה לא רק הבעיה האמונית שלנו על קיום התורה וכו', זה לקחת עשרות אלפי אנשים ולהחזיר אותם לבתים צפופים, עשרות אלפי בחורים לבתים של 10 ילדים ו-12 ילדים, להסתובב ברחוב או להיות בתוך המשפחה. צריך להשאיר את זה ולטפל נקודתית באותם מקומות שיש לטפל,

אם זה בטיפולים מסוג אחר. אנחנו לא נגד לטפל בעניין.

אנחנו מגויסים לזה, אבל החלטה כזאת תהיה החלטה שגויה, החלטה שגויה מאוד, ואני מאוד מקווה שהדברים האלה נכנסו לאוזן המתאימה ולא תהיה החלטה מסוג כזה. אמרתי גם משהו שאמרתי פה, אני לא זוכר בדיוק מתי. אני יכול להגיד לכם, כאחד שבמהלך כל השבוע, במיוחד בסופי השבוע נמצא בכמה וכמה בתי כנסיות, הכי קל לבוא ולומר לסגור את הדברים הללו. אם יהיה סגר על הכול, יהיה סגר על הכול. בתי הכנסיות עובדים בצורה מאוד מאוד אחראית. לא ראיתי מקום אחד באתי להתפלל בשבת, לא היו יותר מ-50 כיסאות. לא היו יותר, ואנשים הלכו לבתי כנסת אחרים או התפללו חלק, במקומות אחרים. הדברים האלה, אני רואה מבחינתי, גם כאיש מאמין וגם כאדם שמאמין בפיקוח נפש, אסור לקבל החלטות רוחב סתם. אותו דבר גם בדברים הכלכליים, כמובן. צריך לקבל החלטות קשות, אבל לא רק החלטות רוחביות, אלא יותר החלטות נקודתיות, כירורגיות, לדעת מה נכון לעשות, והדבר הזה הוא חשוב. אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו כאן. קודם כול, ישבנו על החוק הזה כמו שצריך. העלינו כמה נקודות. אחת הנקודות הייתה גובה הסכום. אני העליתי דגל אדום בעניין הזה וטענתי שאפשר לעשות את זה גם ב-300 ולא רק ב-500. עמדת המל"ל בעניין הזה היא חד-משמעית נגד. לצערי הרב לא היו מפלגות אחרות, ראשי מפלגות אחרות, מהקואליציה לפחות, שתמכו בעניין הזה, ולכן בסופו של דבר נצביע על הסכום הזה.

מה שכן עשינו, היו עוד שתי נקודות חשובות מאוד, האחת שהעלית, קארין אלהרר, ואני מודה לה על כך, על הנושא של הבניית שיקול דעת והחובה של שיקול דעת של שוטר. דיברנו כאן בוועדה שהעניין הוא לא רק הסכום, העניין הוא אם האצבע קלה על ההדק או לא. והיו פה סיפורים שהביא הרב מלכיאלי ואחרים על חוסר שיקול דעת ועל אי-מתן אפשרות לבן אדם לתקן את הטעות שהוא עשה. ואת זה הכנסנו והבנינו בחוק בצורה מאוד מאוד ברורה. ואני מצפה ממשטרת ישראל, מהפיקוח העירוני ומהרשויות המקומיות להוריד את ההנחיה הזאת לשטח. הבניה של שיקול דעת של שוטר אם בן אדם, המסכה שלו כרגע נפלה, או נמצאת בכיס, לבנות את שיקול הדעת. להגיד לו: תשים את המסכה. אם לא ישים, אם יסרב, זה כבר משהו אחר. לי הייתה דעה מסוימת, שוב בשבת. אתם יודעים, אני בסוף עובד בשבת כנראה, אני מסתובב בעיר, והיו חילוקי דעות בעניין הזה. דווקא בעיר, איפה שאני גר, היו כאלה שאמרו כמו בחגורה, שזה סכום גדול יחסית, גם מסכה בימים כאלה צריכה להיות ככה, והיו כאלה שאמרו שזה יותר מדי. עשינו את המאמצים שלנו, גם הארכנו את זמן התשלום, הוצאנו את זה מהחוק בקנסות, שלא יהיה פה משהו מעבר למה שעושים בקנסות רגילים. עשינו את שלנו, איזנו ככל האפשר את מה שאפשר. אני רוצה לומר לכם מהעבר אל העתיד. העברנו כאן, בוועדה הזאת, בשבועיים האחרונים, בין שבעה לשמונה חוקים שהחליפו את התקש"חים, לא היה חוק אחד שנכנס לפה ויצא אותו דבר כמו שהוא נכנס. לא היה אחד.

קיימנו דיונים, בצורה טובה,

וכך יהיה גם הלאה. זה שהממשלה מבקשת להאיץ את החקיקה זה לגיטימי, וזה בסדר, זה לא יהיה 24 שעות, זה לא יכול להיות 24 שעות, זה גם לא יהיה 48 שעות, כי זה לא יכול להיות 48 שעות, אבל אנחנו כרגע נמצאים עם סט חוקים שמאפשר לממשלה את כל הכלים שהיא צריכה. אנחנו ניכנס לדיונים אינטנסיביים על חוק המסגרת, אנחנו נשתדל לסיים אותו בהקדם האפשרי. אני הולך להקדיש לזה הרבה זמן, אני מבקש מחברי הוועדה שרוצים להיות מעורבים בזה להיות איתי פה על הבורד, כדי להעביר את הדברים האלה. הכול ייבחן, על הכול נדבר, על הכול נקבל בסופו של דבר החלטות וגם יכול להיות שיהיו לנו חילוקי דעות כאלה ואחרים. ככה התנהלנו עד היום, ככה נתנהל גם הלאה. ואני רוצה לעבור עכשיו על ההסתייגויות, וישר נצביע עליהן.

רק משפט אחד - - - לא, לא, לא. יואב, אחר כך, בסוף. אנחנו ביקשנו מהממשלה את מה שביקשנו ממך כבר לפני חודש וחצי. חודש וחצי אומרים להם: תביאו את החוקים - - - יואב, תכבד אותי. אני אתן לך בסוף.

אותך אנחנו מכבדים. אנחנו לא מכבדים את מי שלא מכבד אותנו. לא מכבד את התנהלות הממשלה.

אותך אנחנו מכבדים. הבעיה היא לא אתה. אוקיי. הצעת החוק נמצאת לפניכם עם ההסתייגויות. כמו שאמר היושב-ראש, היו דברים שהשתנו בה. בסופו של דבר נשארו בה רק שלושה מרכיבים. זה באמת ההסמכה הרחבה יותר של אכיפה של המסכות, לא רק באמצעות שוטרים, אלא מפקחים שהם עובדי מדינה ועובדי הרשויות המקומיות השונים, הפקחים העירוניים ועובדי הרשויות המקומיות השונות, אבל עם סעיף שקובע שינחו אותם,

אכיפה כללית ואכיפה לפי אמות מידה שוויוניות והכשרה למי שאינם שוטרים. אמות המידה יתחשבו בצורך לקבוע תנאים לאכיפה כלפי אוכלוסיות מיוחדות. והתוספת של הוועדה זה אפשרות להימנע מהטלת הקנס בהתאם לנסיבות העניין, זה חלק מההבניה שתהיה לשיקול הדעת. ההרחבה מצד אחד של מי שמוסמך להטיל את הקנס, אבל גם ההכשרה וההתוויה של שיקול הדעת שלו. הנושא של אפשרות להמציא למי שאחראי למקום את ההודעה על הטלת הקנס,

מרחיבים את זה על עוד מקרים של תו סגול, אבל ימנו את הימים רק מעת ששלחו את הדואר הרשום. והמרכיב השלישי זה המרכיב שקיבל את עיקר תשומת הלב, שזה העלאת הקנס מ-200 שקלים ל-500 שקלים. אנחנו נעבור להצביע על ההסתייגויות, הן נמצאות בפניכם. הסתייגות מס' 1, של חבר הכנסת משה ארבל לסעיף 1. לפני פסקה (1) יבוא: "(1)בתקנה 1, (א)בפסקה (3), אחרי "הפתוח לציבור" יבוא "למעט מחזיק או מפעיל של עסק זעיר, עסק קטן או עסק בינוני כהגדרתם בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 1992"; (ב)אחרי פסקה (3) יבוא: "(4)מחזיק או מפעיל של עסק זעיר, עסק קטן או עסק בינוני כהגדרתם בחוק חובת המכרזים,

שלא קיים את ההוראות המפורטות בסעיף 3ה(ג1)(3) לצו בידוד בית."" מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו. מי נגד? הצבעה לא אושרה. לא התקבלה. עכשיו עוברים להסתייגויות של קבוצת ישראל ביתנו וקבוצת יש עתיד-תל"ם. 2. בפסקה (1), פסקת משנה (א) תימחק. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. תגידו לנו את המספרים. מה זה "לא התקבלה"? תגידו לנו את המספרים.

9-4. הינה, בעל פה הוא יודע. 3. בפסקה (1), פסקת משנה (ב) תימחק. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. זה מדהים. לא היו בדיונים, לא יודעים על מה הם מצביעים, אבל יאללה, בנוהל. קארין, אנחנו בהצבעה. אנחנו מוכשרים, קארין. אנחנו בהצבעה, חברים. כל כך מוכשרים שיש כאוס. 4. בפסקה (1)(ג), בתקנת משנה (ד) המוצעת, במקום "הגורם המוסמך" יבוא "השוטר". מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 9 לא אושרה. 4 בעד.

ההסתייגות לא התקבלה.

על זה הסברנו שאין הגדרה כזאת בחוק של חסרי ישע. מי אמר שאין הגדרה? מי אמר שאין הגדרה? זו הגדרה רחבה. דיברנו על זה.

לא דיברנו על זה. אמרתם שתבדקו. למה אתם מצמצמים? אמרתם שתבדקו. למה אתם מצמצמים? במקום קטינים באופן כללי, אתם מצמצמים. אנחנו בהצבעה, מעיר לי מנהל הוועדה, והוא צודק. חסרי ישע זה לא רק קטינים.

הצבעה בעד, 4 נגד,

יצאה אחת. אתם אפילו לא סופרים, רבאק. הכול אוטומטי פה? תשעה, חסר אחד. ברצינות, מה זה הדבר הזה?

תכבדו את הוועדה. אלי, הערתך נרשמה בפרוטוקול. מה זה הדבר הזה? אני לא מבין, יעקב. יעקב, תתעוררו רגע.

מה קורה אתכם? תהיו ערניים. שמונה זה שמונה, תשע זה תשע. יוצאת חברת כנסת איך תשעה אוטומטית? אני לא מבין את זה. עדיין ההסתייגות לא התקבלה.

בפסקה (1)(ג), בתקנת משנה (ד) המוצעת, המילים - - - ראש הממשלה סיפר לנו על מחקר שמי - - - תעשה לי טובה. - - - הטיפות רוק שלו יכולות להגיע 8 מטר, אדוני היושב-ראש. ראש הממשלה טוב בלעשות אפצ'י. הוא טוב בלנקות עם טישיו. חברים, אנחנו באמצע הצבעה. אלי, או שתשים מסכה או שתנמיך. אלי, תשים מסכה. תשים מסכה. לא אשים מסכה.

6. בפסקה (1)(ג), בתקנת משנה (ד) המוצעת, המילים "אלא לאחר שעבר הכשרה ייעודית לעניין זה" יימחקו. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד,

תיכף חוק נהדר של מלכיאלי, אז בואו נתקדם. 11.לאחר סעיף 3 לתיקון התוספת יבוא: "ייחוד כספים 2.הכספים מהקנסות שיוטלו על מפרי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש,

כנוסחן בחוק זה יופקדו בקופה ייעודית שמטרתה סיוע לנפגעים כלכלית ממגפת הקורונה ולא לאוצר המדינה, משרד האוצר בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יקבע אמות מידה לקבלת הסיוע כאמור." מי בעד ההסתייגות,

אתם נגד גפני? אנחנו נותנים לגפני לעשות את העבודה, כמו שדיברנו בוועדה. מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד,

ההסתייגות לא התקבלה. אני אספר לגפני שהייתם נגדו. בשקט, שאף אחד לא ישמע... סיימנו. אם ככה, אני מעלה להצבעה את נוסח החוק, כפי שהיה בנוסח. רוויזיה, בבקשה. רוויזיה, תרשום. רוויזיה על מה? על מה רוויזיה? סתם בא לי להגיד "רוויזיה". אתם אפילו לא קולטים. אם ככה, אני מעלה את החוק להצבעה. מי בעד החוק, ירים את ידו. מי נגד?

הצעת החוק התקבלה. תודה רבה. אנחנו נתכנס - - - רוויזיה.

אנחנו נתכנס בעוד חמש דקות לדיון בנוגע להצעת החוק של חבר הכנסת מלכיאלי. רוויזיה בעוד חצי שעה, ב-10:10. הישיבה ננעלה בשעה 09:38.